אני שמחה לפתוח את ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. הדיון היום שאנחנו מקיימים הוא בעצם על מיזוג הצעות החוק, הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 16) (הסדרת העיסוק באימון ספורט), התשפ"ב-2022, ומיזוגו עם הצעת חוק הספורט (תיקון, הסדרת העיסוק באימון ספורט), התשפ"ב-2022 (פ/3923/24), ועוד אחת שמספרה 3856/24, הצעת חוק מאוד חשובה. אני אתן קודם ליועצת המשפטית להציג את זה ולאחר מכן לחברת הכנסת יעל רון בן משה, יוזמת הצעת החוק. שלוש הצעות החוק הן בעצם זהות מבחינת התוכן. הן עוסקות בהסדרת העיסוק של אימון בספורט. המטרה היא גם להגביר את העיסוק בספורט, גם לתת אופק לקידום מאמנים. לא ניכנס לכל ההסדר עצמו כי כרגע אנחנו עוסקים במיזוג. המיזוג הוא לפי סעיף 84/ד לתקנון הכנסת, מיזוג בעצם שדורש גם אישור אחר כך של ועדת הכנסת מכיוון שמדובר בהצעת חוק ממשלתית שעברה בקריאה ראשונה, שרוצים למזג אותה עם הצעות חוק פרטיות שעברו בדיון מוקדם. זה אומר גם שככל שהמיזוג יאושר, הדיון בהמשך יהיה לפי הנוסח של הממשלתית שעברה בקריאה ראשונה. במקרה הזה באמת ההצעות זהות. זו המסגרת. בסדר גמור. אני נותנת את זכות הדיבור ליעל רון בן משה, על הצעת החוק הכול כך חשובה הזו. בבקשה. אני מסכימה, אכן הצעת חוק מאוד חשובה שבאה להסדיר הן את מעמד המאמנים והן את השירות שאנחנו גם כבוגרים וגם ילדינו יקבלו בכל הקשור לעיסוק בספורט. על מנת שלא לעכב את הליך החקיקה או המיזוג, אני לא ארחיב במילים ולא אפרט. אני רק רוצה להודות לך, גבירתי היושבת-ראש, שהסכמת לשבץ את הדיון במיזוג הזה,

לצוות הוועדה,

היועצת המשפטית וכל הצוות. זה לא מובן מאליו. אני מעריכה את זה מאוד ואני בטוחה שאם נצליח לקדם את זה, אז גם הציבור ידע להעריך את זה. לשר התרבות והספורט חילי טרופר, שהוא המנוע מאחורי הדבר הזה, ולחבר הכנסת מיקי זוהר שגם הוא הגיש הצעה זהה והוא שותף מלא למהלך הזה, ואני מקווה שנצליח לסיים אותו עוד היום. נהדר. תודה רבה, אכן הצעת חוק מאוד חשובה. אני רוצה להעלות להצבעה את ההצעה למיזוג. מי בעד? מי נגד? הצבעה אושר ההצעה עברה פה אחד, כך אני קובעת, ואנחנו מעבירים את זה לוועדת הכנסת לאישורה. תודה רבה, הישיבה נעולה.